בוקר טוב לכולם.

י' בשבט התשפ"ב, 12 בינואר 2022. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים. הדיון שעל סדר היום הוא מאוד חשוב.

כאן ואני מבין שחלקם נמצאים ב-זום - את מופיד מרעי,

חשוב לי לומר שהממשלה מתקנת כאן עוול היסטורי ונותנת את המקום הראוי לאחים שלנו, לעדה דרוזית, שנמצאים אתנו כתף אל כתף גם בצרות וגם בשמחות ומהווים חלק אינטגרלי ממדינת ישראל,

ואני חושב שזאת אמירה שצריכה לצאת מכאן, מהוועדה ומכל מקום. לכן אני באמת מאוד מאוד מתרגש לקיים את הדיון הזה אצלי בוועדה. תודה ליוזמי הדיון. רשות הדיבור לשר חמד עמאר.

בוקר טוב לכולם. אני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה על קיום הדיון הזה. אלכס, תודה. אתה איש יקר, אתה חבר כנסת מאוד מוכשר, חבר כנסת שמקדם את ועדת הכספים בצורה הטובה ביותר ואחרי שמדינת ישראל הייתה קרוב לשנתיים ללא תקציב הצלחת להוביל תקציב טוב מאוד למדינת ישראל. תודה על כל מה שאתה עושה למען אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה להודות לחברי הכנסת מופיד מרעי, עלי סלאלחה ופטין מולא שלא נמצא אתנו כאן. באמת מגיעה לכם תודה גדולה על כך שיזמתם את הדיון. תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי שהבנתי שגם הוא מיוזמי הדיון. חיכיתי לדיון הזה ומזמן רציתי שיתקיים. ניסיתי כמה וכמה פעמים להשיק את התכנית של הגליל והכרמל, ניסיתי להשיק את התכנית של הגולן ולא הצלחתי בגלל כל המוגבלויות בגין הקורונה. אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה של קורונה, של הדבקות, יש לנו נגיף חדש מזן ה-אומיקרון שהוא מדבק מאוד ויכול להכפיל את מספר הנדבקים תוך שלושה-ארבעה ימים. לכן החלטנו לא לעשות השקה אבל באמת מגיעה לכם תודה גדולה על היוזמה הזאת להביא אותנו לכאן ולהציג את התכנית. אני רוצה להודות גם לראש המועצה המקומית יאנוח ג'ת, מר מועדאד סעד שנמצא אתנו והגיע מהצפון. אני חושב שיושב ראש הוועדה אלכס ביטא בצורה הכי טובה כשאמר שהיום נעשה תיקון עוול היסטורי. לראשי הרשויות במשך קרוב לשנתיים לא הייתה להם תכנית חומש. תכנית החומש הסתיימה ב-2019 ולא חידשו להם את התכנית. כמעט שנתיים לא הייתה הזרמת כספים כפי שצריך לפרויקטים של הרשויות, חלקות לחיילים משוחררים והרבה דברים שלא התקדמו בעדה הדרוזית. ישבתי הרבה עם ראשי הרשויות והעליתי את הנושא הזה בכנסת וקיימנו דיונים. בסופו של דבר הממשלה החדשה שהגיעה אישרה תכנית חסרת תקדים של 3 מיליארד שקלים לעדה הדרוזית. אני רוצה לומר לכם שני דברים שהם מאוד חשובים. הצלחנו כבר לשנת 2021, לפני שהסתיימה, להזרים תקציב לרשויות המקומיות הדרוזיות מה שנתן להן אוויר לנשימה, הצליח להעלות אותן ולייצב אותן ואפילו להכין את התקציב שלהן לשנת 2022. אמרו לי ראשי הרשויות האלה שאם לא היינו מעבירים להן את הכסף, היה להם מאוד קשה להכין את התקציב של 2022. יש עוד דבר שמאוד משמח אותי, נושא של חלקות לחיילים משוחררים שכמעט שנתיים היה מוקפא ולא חולקה אף חלקה כי לא היה כסף לתקצוב ולסבסוד החלקות על ידי משרד השיכון. אישרנו תכנית חסרת תקדים של קרוב ל-290 מיליון שקלים לסבסוד חלקות לחיילים משוחררים ובנוסף הרמנו את גובה הסבסוד מ-90 אחוזים עד 300 אלף שקלים, ל-90 אחוזים עד 400 אלף שקלים, סכום שהוא סכום מאוד מכובד. חייל משוחרר שהיה אמור לשלם 150 אלף שקלים, ישלם עכשיו 50 אלף שקלים. ה-100 אלף שקלים במצב הכלכלי הקשה במגזר הדרוזי, יכולים לעזור לאותו חייל משוחרר. אני מאוד שמח לראות אתכם כאן. אני מאוד שמח להיות אצלך אלכס וגם להיות עם מנהל הוועדה שאנחנו מכירים שנים רבות. תודה גם לחבר הכנסת מוסי רז שנמצא אתנו אבל מוסי, לא יעזור לך, להיות דרוזי,

אם לא נולדת דרוזי לאימא ואבא דרוזים, לעולם לא תהיה דרוזי. אין אצלנו הנחות בדבר הזה אבל אני מאוד שמח שאתה נמצא אתנו מה שמראה על חשיבות הדיון ועל האכפתיות שלך. תודה לך שאתה אתנו. תודה לכולם. אני אישרתי לו היות ויתרו נתן את הבת שלו למשה. הכול בסדר. בוקר טוב לכולם. תודה רבה אדוני היושב ראש על קיום הדיון וברכות לשר חמד עמאר על הנוכחות כאן. אני אקדים ואומר שיש כאן חלון הזדמנויות כאשר יש שר בממשלה, שני חברי כנסת דרוזים ועוד חבר כנסת מהאופוזיציה שזה אני שמרבית עניינם זה פיתוח היישוב הדרוזי. זה מה שעומד מול עינינו,

כמובן התפקיד שלנו כחברי כנסת בכנסת ישראל ולכן הדיון הזה מאוד מאוד חשוב. לפני כחודש וחצי ביקשתי דיון מהיר ולקיים אותו בוועדת הכספים. אני חושב שזה נכון לקיים את הדיון בוועדת הכספים כדי לשים את התכנית הכלכלית על השולחן - ולא רק בפנינו כחברי כנסת - כדי לדון בה וכדי לעקוב אחריה. אני אומר שתפקידה וחובתה של הכנסת לפקח על יישום החלטות הממשלה וזה מה שמביא אותנו לדיון כאן. זו חובתנו. אנחנו לא עושים טובה לאף אחד. אנחנו חייבים לעשות את זה לאנשים שלנו וליישובים שלנו. אני מנצל את ההזדמנות ושמח לבשר כאן לכל מי שלא יודע שבינתיים, עד שהדיון התקיים כי היו מגבלות, גם קורונה, גם חוקים וגם לחץ ואנחנו כל הזמן היינו בקשר רציף לגבי קיום הדיון עם יושב ראש ועדת הכספים - הוקמה בראשותי ועדת משנה לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים וחברים בה חבר הכנסת עלי סלאלחה. אנחנו רוצים שגם פטין מולא יהיה חבר בה ברגע שהליכוד יאשר לחברי הכנסת להיכנס לוועדות. מהאופוזיציה חבר בה חבר הכנסת הרב אייכלר ומנסור עבאס בעצמו. החל משבוע הבא, ביום שלישי, נתחיל לקיים דיונים, כל פעם בנושא אחר. נתחיל בתכנון ובנייה ותכף אני אגע בזה. זה חשוב גם להוריד את הנטל מהוועדות האחרות וממך ולהעביר את הדיונים לוועדת המשנה בראשה אני עומד. בכל מה שקשור לעדה הדרוזית, דיונים שקשורים לעדה הדרוזית הם לא נטל אלא זאת זכות גדולה. אני שמח על הגישה. שמח מאוד על הגישה. מאז ומתמיד זאת גישה של ישראל ביתנו. הוא מביע את העמדה שלו ואת הגישה שלו. אחר כך היא נגזרת מהגישה של ישראל ביתנו. כל הכבוד, אלכס. אני חושב שזה קונצנזוס.

אומר את הדברים גם לאנשים שנמצאים כאן וגם לאנשים שנמצאים ב-זום ולא יכלו להגיע לכאן בגלל מגבלות הקורונה. דנו בשעה 11:00 בלילה ושאלנו מה קורה עם הדיון ומה קורה עם הקורונה, אבל בסוף הדיון מתקיים. אני רוצה שהדיון יהיה ענייני ומקצועי. אנחנו לא צריכים להתפזר אלא רוצים שהדיון יהיה ממוקד. כל אחד מאתנו כבר עשה את ההכנות שלו אבל חשוב מאוד שנשמע את ראש הרשות. הוא ב-זום. אנחנו קיבלנו את המצגת ואני רוצה לומר כמה דברים. באופן כללי המצגת מציגה את התקציב של המדינה אבל מדובר רק על התקציב. בתקציב חסרה לנו כאן חלוקה בין תקציב תוספתי לבין השוטף. מאוד מאוד חשוב שזה יופיע וזה יהיה מאחר וחשוב לנו לדעת לאן התקציב התוספתי הולך. הרי התקציב התוספתי מיועד מראש כדי לגשר על פערים והשוטף הוא תקציב שהוא קיים למה שנקרא החיים השוטפים של הרשויות כמו פרויקטים ודברים כאלה. ההבחנה הזאת לא קיימת כאן. אין פירוט היכן התקציב הזה מושקע.

משרד שנמצא כאן יציג את התכנית שלו. גם משרד החינוך נמצא אתנו ב-זום והוא יציג את התכנית שלו. הדבר המרכזי שבלט לי - ואני מניח שחבר הכנסת עלי סלאלחה ייגע בעוד דברים זה נושא התכנון.

לנו הרבה שיחות ולא רק עכשיו אלא גם בכנסות קודמות וכאשר הייתי יושב ראש הפורום באתי לדון כאן בניהול של 959, התכנית הקודמת, והבעיה המרכזית שלנו הייתה ניצול של התקציב. אני חוזר לנושא התכנון ואומר שבלי תכנון לא נוכל לנצל את כל התקציב. אנחנו צריכים לבוא עם תכניות לירושלים, וכשאני אומר ירושלים הכוונה היא למשרדי הממשלה, כדי לקבל תב"רים, תקציבים בלתי רגילים ולחזור הביתה, כל ראש רשות ליישוב שלו כשהוא יכול באמת לקדם את התכנית. היסוד הוא התכנון. מה שמופיע בתכנון מופיע במשרד השיכון ואני מדבר כרגע רק על התכנון ולא על סבסוד לחיילים משוחררים. כ-45 מיליון שקלים לתכנון. לסבר את האוזן, 45 מיליון שקלים זה כלום כסף לתכנון. תכנון לדונם היום, המפתח הוא 8,000 שקלים. זה אומר 5,000 שקלים. אתה לוקח אותנו ישר לכיתה י"ב ואנחנו בכיתה א'. אני מציע שנראה את המצגת ואז נתייחס לגופו של עניין. אלה דברים מרכזיים.

מינהל התכנון הארצי מופיע במשרד הפנים. במשרד הפנים לא תוקצב כסף לתכנון. אנחנו נעיר את ההערות האלה בהמשך. בהמשך ניכנס לרזולוציה. יש כאן עוד דברים שצריכים להתייחס אליהם. אני כן מקבל את מה שאתה אומר. ניתן לאחרים להציג את הפתיח. כמובן שנדבר בהמשך ונתייחס בהמשך, ברגע שיציגו את התכנית. אני חוזר ואומר שלראשונה מאז הקמת הממשלה אנחנו כאן בדיון על הכפרים הדרוזים וזה משמח אותי. זה חשוב מאוד שזה קורה וחשוב מאוד שהנושא של פיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים עולה לדיון על שולחן חברי הכנסת. מכאן אנחנו צריכים להתקדם. אני אומר לכולנו שיש חלון הזדמנויות לראשי הרשויות,

לפקידים, לאחראים ברשויות ולכן בואו ננצל את זה.

חבר הכנסת עלי סלאלחה. חברים, בוקר טוב לכולם. אני שמח שאנחנו יושבים היום לדון בתכנית של שלושה מיליארד שקלים כאשר התכנית הזו,

מופיד, אני, פטין מו לא לא היינו שותפים בהכנתה. אנחנו ביקשנו מידידנו, אחינו וחברנו חמד עמאר בוא נשב על התכנית, נביא אותה לוועדת הכספים או לכל ועדה אחרת ונדון בה עוד לפני שממשלת ישראל תאשר אותה. חודשיים וחצי, אם לא יותר, ולא יצא לפועל. שלושה ימים לפניי הכנסת התכנית למעטפה ולהביא אותה לאישור הממשלה, רצה ידידי וחברי ואחי חמד עמאר שנשב למחרת. זה משחק ילדים.

התכנית הזאת, אני רוצה לשאול, מי היה ומי הכין אותה? האם באמת נשאלו האנשים הרלוונטיים שהם ראשי מועצות, חברי כנסת? או שחלק קטן, אינטרסנטיים בתוך העדה הדרוזית - אתה יודע מה? לא אומר עדה אלא החברה דרוזית - היו שותפים? אני שואל עכשיו איפה הכסף של 2021. ידידי וחברי חמד אמר שהוא נותן למועצות המקומיות 164 מיליון שקלים שהועברו אבל מתברר אני בדקתי שהועברו שם 123 מיליון שקלים ולא 164 מיליון שקלים. אני יודע שיש סימבול יפה ונחמד, 164 נביאים לדרוזים וזה נחמד, אבל זה לא נותן אוכל לאנשים. האם הועברו 164 מיליון שקלים ואם כן הועבר, שאלתי ראשי מועצות כמה הגיע אליהם עבור שנת 2021 ואחד אמר לי 5 מיליון, אחד אמר לי 4 מיליון ואני שואל האם הכסף הזה, אחרי שלוש וחצי שנים שלא היה כסף למועצות המקומיות שעמדו לקרוס, באמת יעמיד אותן על הרגליים? אני עשיתי ביקורים בהרבה כפרים ערביים. חביבי, מה שיש להם, הדרוזים צריכים עוד 100 שנים כדי לקבל. יפה הדיבור על אחים, ברית חיים, ברית דמים, שכבנו במארבים, אבל אני חוזר לבית ג'אן כל שבוע ואני רוצה שהבן שלי, הנכד שלי, ישחק במגרש כדורגל אבל אין לו. אני הקמתי קבוצת כדורגל בבית ג'אן ושיחקנו בכפר נחף, שם משרתים בצה"ל. למה אין לי? שמורת טבע, לא רצו לתת לי 10- דונם להקים מגרש. למה דלית אל כרמל עוספיה כיום לא יכולים להרחיב את תכנית המתאר שלהם כאשר השאר כולם יכולים לעשות את זה?

כתבו כאן שהרשויות וכולם היו שותפים אבל אני רוצה להגיד שזה לא נכון. אני לא ראיתי שיש כאן יד מקצועית שבאמת הכינה את התכנית. אם אני לוקח את הסעיפים וישבתי עם כמה חבר'ה ומסתכל על סעיף כמו מדע, 4 מיליון לשלוש שנים ל-18 מועצות מקומיות. זה באמת רציני? לכן חברים, טוב משהו מכלום, טוב שיהיה לנו משהו, אבל אנחנו רוצים לעמוד על המשמר, אנחנו לא נרפה ונבקש כל דבר ודבר. לא ניתן לכל העסקנים שייקחו את הכסף לאן שהם רוצים כאשר הכפרים שלנו צמאים לפיתוח. אני הולך בכפר בית ג'אן בין הרכבים כי אין לי אפשרות אחרת כי אין מדרכות. הכסף שהוקצה לתחבורה בכפרים הדרוזיים ואם אני מחלק אותו ל-18, הוא לא עושה אפילו אבן שפה אחת.

הכול טוב ויפה, 3 מיליארד, אבל גם יש כאלה שבדקו, אנשי מקצוע, והגיעו ל-2,6 מיליון ולא 3 מיליארד.

אני צריך לבדוק את זה. אני צריך להיות בטוח בזה אבל אם זה נבדק,

שמי שבדק ידע מה לומר. חברים, אנחנו התבגרנו. שאף אחד לא ייקח אותנו כברית חיים, ברית דמים ואחינו הדרוזים. אנחנו רוצים לאכול לחם ולא לראות קרואסונים מרחוק. הנקודה ברורה. פטין נמצא אתנו ב-זום? לא. כבוד השר, אתה רוצה שנעבור להצעת התכנית? אפשר. האשם, אתה נמצא ב-זום? כן. מנהל הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הדרוזית.

לא הכרתי לפני מוניתי להיות אחראי על התכנית של המגזר הדרוזי אלא הכרתי מרחוק. אני אומר לכם שהוא אחד האנשים המקצועיים ביותר שפגשתי, איש מאוד רציני ואני מציע לחברי הכנסת לא לזלזל ביכולות שלו. הוא איש של עבודה שמגיע ב-7:00 בבוקר וחוזר הביתה לצפון ב-2:00 לפנות בוקר ושוב חוזר למחרת ב-7:00 בבוקר. איש של עבודה, איש של ידע, ידע עצום. הוא הבין כל שקל שהוא מחלק ואיך הוא מחלק, הוא הוביל את התכנית ואני סומך עליו ואני נותן לו את כל הסמכות להוביל את התכנית בצורה הכי טובה וידאג שכל שקל יגיע ליעדו. אני מאין ביכולות שלו. בבקשה, האשם. זאת לא התכנית הראשונה שהוא עשה. הוא עשה גם את תכנית 959 וצבר ניסיון. לכן הוא יצטרך לתת תשובות.

זאת התכנית העשירית למגזר הדרוזי שאני עושה, מאז 2004. כמו שאמרתם, ב-28 בנובמבר התקבלו שתי החלטות 716 ו-717 כאשר 717 היא לרמת הגולן ו-716 לגליל ולכרמל מאז אנחנו עובדים מול המשרדים כדי לקדם את זה מהר. אנחנו רוצים לשבת עם כל המנכ"לים ולכנס בקרוב את ועדת ההיגוי כדי להתחיל את העבודה בצורה מקצועית גם אל מול המשרדים וגם אל מול הרשויות המקומיות. את המצגת יש לכל אחד בטאבלטים. אנחנו עוקבים אחרי המצגת בטאבלטים כדי שנוכל לראות את האשם על המסך.

את המצגת כי הישיבה משודרת וכך הצופים יוכלו לראות אותה. כמו שאמרתי, אלה שתי ההחלטות שהתקבלו לגבי רמת הגולן, הגליל והכרמל. לפי החלטת בג"ץ היינו צריכים להקצות 10 אחוזים מההחלטה ליישובי רמת הגולן ואנחנו נכנסנו להחלטה הזאת עם נתונים גבוהים מראש וזאת פעם ראשונה שאנחנו עובדים במסגרת תקציבית גבוהה מראש ולא לפי הצרכים של היישובים. לכן היינו צריכים לעשות פשרות וסדר עדיפויות מסוים. אלה באופן כללי המטרות והיעדים של שתי ההחלטות, גם ברשויות המקומיות,

קידום החינוך וההשכלה, העצמת ילדים והדבר הכי חשוב זה תכנון

תראו יש סעיף מפורש שמטיל על אגף התקציבים ועלינו להביא את היתרה בתקציב 2023 ולכן אנחנו נגיע ל-3 מיליארד שקלים כפי שנקבע בהתחלה וכפי שפורסם בכל מקום. איך אנחנו נהיה בטוחים שחצי מיליארד השקלים האלה מגיעים לדרוזים? עלי, עד כמה שאני יודע אתה מצביע על התקציב. יהיו לך את כל הכלים לוודא שהכסף נמצא שם. בעוד שנתיים נשכח מהכסף הזה. זה לא בעוד שנתיים. אני מעדכן אותך. תקציב 2023 מתחיל להגיע. אנחנו מתחילים להכין אותו אחרי חג הפסח, אחרי הפגרה. אז מתחילים בתהליך של הכנת התקציב לשנת 2024-2023 ושם התקציב לעדה הדרוזית יופיע. כל ה-1.5 מיליארד שקלים התוספתי נמצאים עכשיו בתוך התקציב. נשאר רק התקציב המשרדי. אם חסרים חצי מיליארד שקלים מהמשרדי, לא ממשרד האוצר. כמה תוספתי? כל התוספתי נמצא בתוך התקציב. כל התקציב התוספתי, 1.5 מיליארד שקלים נמצאים בשתי ההחלטות. מה שחסר זה התקציב המשרדי ובמשרדי נדאג שבתקציב 2023 זה יושלם. זה יופיע. אנחנו מחלקים כאן לפי סעיפים חינוך פורמלי, בלתי פורמלי,

בינוי וסבסוד הוצאות. כמו שאתם רואים חילקנו את זה לפי הסעיפים בהחלטה כדי להראות מה קורה שם. אנחנו עבדנו מול כל משרדי הממשלה, כמובן גם מול הרשויות, ושמענו את הצרכים של כל הרשויות ודרישות המשרדים והיינו צריכים לעשות את סדר העדיפויות. הנסיבות לא תמיד היו בשליטתנו עת הכנו את התכנית גם בגלל לוח הזמנים, גם בגלל דברים שהיו גבוהים מראש וגם בגלל הגבלת הסכום מהתחלה, למיליארד וחצי תוספתי. עשינו איזשהו משא ומתן מול כל המשרדים והצלחנו להגיע ל-70 אחוזים ממה שרצינו. באופן כללי ההחלטה, כמו שאתם רואים, מחולקת לפי סעיפים והסעיפים האלה סוכמו מול המשרדים ומול הגופים שעובדים אתנו. בחינוך מרבית התקציב הולך לחינוך פורמלי ולהסעות שזאת המסה המרכזית? חינוך בלתי פורמלי, אנחנו רואים שיש 30 מיליון שקלים. האם בתקציב הזה לקחתם בחשבון את המצב העגום של המתנ"סים שלנו או שמשאירים את זה לראשי הרשויות?

המתנ"סים לא נלקחו בחשבון בגלל שיש להם חובות ודברים בהם עדיין צריך לבדוק אותם. נדמה לי שהייתה ישיבה במשרד האוצר בנושא הזה וב-7 בפברואר יש לי ישיבה עם מנכ"ל החברה למתנ"סים כדי להתחיל לבנות מתווה ולפתור את בעיית המתנ"סים. הבעיה של המתנ"סים היא גם משפטית וגם תחשיבית. יש שם בעיה של חובות עבר שצריך לדעת איך לפתור אותה. לכן לא יכולנו להכניס אותם לכאן על חשבון התוספתי המאוד מוגבל. צריך לקחת בחשבון שצריך לעשות תכנית הבראה למתנ"סים. אני רוצה להזכיר שב-2008-2007 עשינו תכנית הבראה למתנ"סים במגזר הדרוזי ולצערי הרב אחרי 10 שנים חזרנו לאותו מצב. לכן הפעם כנעשה את תכנית ההבראה למתנ"סים, היא צריכה להיות מגובה בכל מיני תקנונים ומנגנונים שלא יאפשרו חזרה למה שקורה היום בתחום הזה. אתמול אצלי במשרד קיימתי ישיבה עם מנכ"ל החברה למתנ"סים, עם כל הצוות שלו ודנו בכל הנושאים. אנחנו יושבים על הנושא הזה ואנחנו מאוד מעוניינים להחזיר את המתנ"סים ביישובים הדרוזים אבל החובות הם חובות של מועצות מקומיות שחייבות לעמותות של המתנ"סים. זה לא חלק ממשרד האוצר או ממשרד החינוך אבל בכל מקרה אנחנו לוקחים את הנושא. לדוגמה שני ישובים כמו יאנוח ג'ת שאין עליו חובות המתנ"ס וכמו עוד ישוב אחד שגם עליו אין בכלל חובות ושם לא קיים מתנ"ס. גם ברמת הגולן אין חובות ולא קיים שם מתנ"ס. אתמול קיימנו דיון בנושא ואנחנו נתקדם בנושא הזה עם האשם, עם הרשות ועם החברה למתנ"סים. האם ה-19 מיליון של 2021 בתרבות וספורט הועברו למועצות המקומיות הדרוזיות או לא? חבר הכנסת עלי סלאלחה, אני אענה על כל השאלות האלה.

שהאשם יענה. אני אענה על כל השאלות האלה. כשאני נמצא כאן, האשם מציג לך ואחר כך אני עונה על כל השאלות. בבקשה, האשם, תמשיך. לגבי התכנון נציין שבתכנון שמנו 59 מיליון שקלים בסך הכול בסעיפים בגליל ובכרמל ועוד 17 מיליון ברמת הגולן כאשר ב-959 היה 60 מיליון שקלים, פחות או יותר אותו סכום ואז זה היה לארבע שנים ועכשיו זה לשנתיים. היכולת להוציא מזה יותר כסף בתקופה הקרובה של שנתיים, היא כמעט בלתי אפשרית. אתה מדבר כרגע על הבינוי ושיכון, נכון? לא. יש גם מינהל התכנון, יש את מרכז למיפוי ישראל. בסך הכול בתכנון שמנו 60 מיליון שקלים. גם בתכנית הקודמת היו 60 מיליון שקלים אבל אז הכסף היה לארבע שנים והיה אפשר לנצל את זה מהר או להתחייב על זה. עכשיו יש לנו שנתיים וצריך לקחת בחשבון מה באמת ניתן להוציא ולא סתם לרשום מספרים שאחר כך לא נוכל להוציא אותם. לכן אם מישהו חושב שזה מעט כסף, אני מקווה שנוכל להוציא אותו בשנתיים הקרובות. כולי תקווה שזה יתקדם מהר. הוקמה ועדת משנה לתכנון מיוחדת למגזר הדרוזי. אני מקווה שנוכל להתקדם מהר ולהוציא את הכסף הזה בשנתיים הקרובות אבל יותר מזה, זה היה סתם בזבוז כסף שלא יכולנו להוציא אותו. משהו לא מובן לי. אתה עברת לבינוי והשיכון. חשבתי שנשארת בחינוך. זה אחד הנושאים עליהם דיברתי. אתה אומר ש-46 ממיליון ועוד 4 מיליון שזה גם צמצום פערי הרישום בתכניות הקיימות והמאושרות ו-46 מיליון שקלים לכלל היישובים הדרוזים. לא כולל את רמת הגולן.

שניתן להאשם לסיים. לאחר מכן כל אחד ישאל את האשם את השאלות שיש לו וכך נוכל להתקדם. מופיד יסיים את השאלה, נרשום אותה ונמשיך. אני אומר שכל נושא התכנון, אני חושב שכן צריך לפתוח עליו סוגריים ולהיכנס לעומק כי הוא היסוד. 46 מיליון שקלים או 50 מיליון שקלים שמופיעים כאן - 46 מיליון ועוד 4 מיליון חברים, מניסיון, מי שתכנן ומי שבאמת הרחיב את היישוב, ואני מכיר את כל תכניות המתאר של כל היישובים, זה כסף קטן. אנחנו צריכים הרבה יותר כסף וצריך לחייב את הוועדות לתכנון בנייה ואת הרשויות לתקציב, להזרים להן כסף כדי שיוציאו מכרזים לתכנן מהיר. כדי לחלץ את הבנים שלנו מלשלם את הקנסות של קמיניץ. חברים, אני מבין את הרצון שלכם והכול בסדר אבל אצלי בוועדה אף פעם לא נכנסים בדברים האחד של השני וזה לא משנה מה הנושא. האשם, אני מבקש שתמשיך.

כאן אנחנו רואים את כל הסעיפים. אנחנו רואים גם דברים חדשים שהוכנסו לתכנית כמו הקמת מתקני ספורט ביישובים בהם לא היה בעבר, שיפור מצב הבריאות וכל מיני נושאים שהכנסנו בעקבות הסיכומים בין אגף התקציבים למשרדים אבל גם התאמנו את הסך הכול למה שצריך במגזר הדרוזי.

כאן יש 180 מיליון שקלים לתחבורה ויש עוד 100 מיליון שקלים שאמורים לקבל אותם ב-2023 וזה

136 מיליון היו בחמש שנים הקודמות, כך שבסוף התכנית הזאת נגיע הזאת ב-2023 ל-280 מיליון שקלים לעומת 136. כבר עברנו לפנים?

על איזה משרד אתה מדבר עכשיו? על משרד התחבורה. עכשיו אני עובר למשרד הפנים. הקצינו לצמצום פערים,

לרשויות סכום של 200 מיליון שקלים בהתאם למה שהיה גם ב-2015, ב-959. זה כסף שאמור לזרום לשוטף כדי לעזור למועצות לצאת אחרי שנתיים קשות מאוד של קורונה וחוסר בתקציבים בגלל כי אישור תקציב החומש אחרי 2019. החלוקה היא לפי נוסחה שסוכמה משרד האוצר למשרד הפנים. התקציב של 2021 עבר למועצות והכסף הזה דרוש להן כדי לאפשר להן להמשיך להתנהל בשוטף בצורה נורמלית ולא יותר מזה. אין ספק שזה סעיף מאוד חשוב ואנחנו עבדנו מאוד קשה כדי את כל מי שצריך כדי להביא את הכסף הזה לרשויות. חלק מהכסף של החיזוק והעצמת הרשויות הוקצה ב-2021 וגם תקציבי הפיתוח הועברו.

לפי דרישת משרד הפנים מתקציב 2021 עבר לתקציב 2022 כי לא היה להם מספיק זמן כדי לנצל אותו ב-2021. מועצה הדתית יש כאן 24 מיליון שקלים, מתוכם 16 מיליון שקלים תקציב שוטף שבכל מקרה היו מקבלים אותו ואנחנו הוספנו להם כל שנה עוד 4 מיליון שקלים לאחר שהפעילות של המועצה הדתית התרחבה ונכנסו דברים חדשים. דרך אגב, אני לא הרגשתי את זה. מה לא הרגשת הפעילות של המועצה הדתית התרחבה. אני כדרוזי פעיל בתוך החברה הדרוזית, לא הרגשתי שום פעילות במועצה הזו. היא מקבלת אפילו יותר ממועצה מקומית שמתפקדת ונותנת שירות לציבור עצמו.

דלג לסעיף הבא. אני אגיד שזה היה מגובה במסמכים עם דברים מאוד ברורים. אלה דברים שהם הציגו לנו וראינו במסמכים. המספרים האלה לא נגזרו מהשמיים. היה משהו יותר מהותי במשרד הפנים. משרד הפנים הוא המשרד שאמון על התכנון. בתקציב המשרד לא מופיעה

אחת עבור התכנון. אני אתקן אותך.

משרד הפנים קיבל כסף. ההחלטה של ראשי הרשויות הייתה להעביר את התכנון המפורט למשרד השיכון, המרכז למיפוי ישראל נמצא במשרד השיכון. במשרד הפנים נשאר התכנון המתארי ולפי דרישת מינהל התכנון - - - לשם צריך כסף.

הם ביקשו מאתנו 2 מיליון שקלים להשלים תכניות מתאר וכמה דברים שעדיין קיימים במגזר הדרוזי. לעומתז את ברמת הגולן שמנו במינהל התכנון 5 מיליון שקלים לפי הדרישה שלהם. זה מה שדרש מינהל התכנון ואמר לנו שזה מה שצריך בשנתיים הקרובות. חשוב שחברי הכנסת יבינו שהסכומים שאתם רואים כאן, האשם לא שם אותם ככה באוויר או שאני באתי ואמרתי לו לשים אותם. אנחנו בקשר רציף עם משרדי הממשלה, אנחנו הלכנו לפי הדרישות של משרדי הממשלה. כשמינהל התכנון אומר לנו שהוא צריך רק 2 מיליון שקלים, אם אני אשים לו 50 מיליון שקלים בשביל שנגיד שיש 50 מיליון שקלים,

הוא אומר שהוא צריך 2 מיליון. הוא אומר שברמת הגולן הוא - והיא בהרבה יותר קטנה צריך 5 מיליון, אז זמנו 5 מיליון. אני מאוד מקווה שזה לא מתכון לאי פיתוח היישובים שלנו. לא. אנחנו מכירים את המצב. מי שעושה היום תכניות מפורטות, זה משרד השיכון. שלושה משרדים מתכננים. משר הכלכלה מתכנן אזורי תעסוקה ותעשייה, משרד הפנים מתכנן מתחמים ומשרד השיכון בדרך כלל מתכנן מתחמים והוא גם נותן תקציב לתכנון. אני מכיר את זה ואני חושב ששלושתם צריכים כסף לתכנון. מה שביקשו קיבלו. תחבורה. סך הכול של משרד התחבורה, 180 מיליון שקלים. תוסיפו לזה עוד 100 מיליון שקלים שאמורים לקבל בתכנית של 2023 של משרד התחבורה, כך שנגיע ל-280 מיליון שקלים לשנתיים הקרובות לעומת 135 מיליון שהיו בתכנית החומש הקודמת. מבחינה זו עשינו קפיצת מדרגה. כמה היה בתכנית החומש הקודמת. 135. תשימו את המספרים אחד מול השני ותראו כמה כסף זה לשנתיים. כן, אבל שכחתם שיש פערים אדירים. חברים, זה לא מנחם אותי שהוספנו. מנחם אותי האם אנחנו יכולים לסגור את הפערים. תתכנן - תסגור פערים. השאלה היא כמה אנחנו יכולים להוציא בשנתיים הקרובות.

כל סעיף שאתה נותן על חשבון סעיף אחר, אתה צריך להוריד במקום אחר. כל תקציב שאתה מחלק ל-18 מועצות יהיה מעט מדי בשביל אותה מועצה. צריך לקחת בחשבון עוד נתון אחד והוא מה מוכן ואפשר לצאת אתו לדרך. אפשר לשים גם מיליארד שקלים ובסוף אי אפשר לנצל אותם כי לא תוכנן. מה שאומר חבר הכנסת מופיד, הוא צודק. אם אין תכנון ואין בשלות של הפרויקט, בשבילך מה לשים כסף כשאנחנו יודעים שלא נוציא אותו? בסוף זה יחזור לאוצר. חבר הכנסת סלאלחה, אני יכול להגיד לך שלא רק בתחום הזה של החברה הדרוזית אלא בהרבה מאוד תחומים אחרים, בעבר היה מאוד נהוג לשים מספרים גדולים - בידיעה ברורה שהמספרים האלה לא יבוצעו לעולם - כדי לזרוע אבק בעיניים גם של הציבור וגם של האזרחים. אני מתרשם שכאן באים ושמים על השולחן תכנית אמיתית, על פי יכולות הביצוע של המשרדים וזה מאוד מאוד חשוב. בסוף היכולת שלנו כחברי כנסת למדוד את התכנית הזאת תהיה שכל שנה אנחנו נבדוק ונבקש עמידה ביעדים, כמה בוצע, כמה לא בוצע, מה הפערים וכולי. זאת אולי פעם ראשונה שדאני שומע שבא לכאן נציג ממשלה ואומר,

זאת היכולת שלנו לבצע, את זה אנחנו מסוגלים לעשות ואת מה שאנחנו מסוגלים לעשות אנחנו תקצבנו. אני לא בטוח שמישהו בדק את הנושא הזה שאנחנו כן יכולים לבצע או לא לבצע. אני חי בכפרים

תמיד אפשר להטיל ספק. נמצא כאן ראש מועצה מקומית שיוכל להתייחס. אני מבקש שנתקדם כי עדיין יש לנו את נציג משרד החינוך שצריך להציג. משרד התרבות והספורט, זאת פעם ראשונה שאנחנו מכניסים לתכניות החומש את הסעיף הזה של הקמת מתקני ספורט. שמנו 45 מיליון שקלים ליישובים. אני מקווה שננצל אותם. גם בפעילות ספורט ותרבות, הכפלנו את התקציב. בית המורשת, אנחנו מסיימים אותו, מוסיפים עוד 9 מיליון שקלים לפי דרישת משרד התרבות שבדק את הנושא הזה ודוח המהנדס שלהם קבע שצריך עוד 9 מיליון שקלים כדי להשלים את המרכז החשוב הזה. הכנסנו את פיתוח תשתיות ביוב, מה שאמור לתת מענה לכמה יישובים שיש בהם בעיות ביוב קשות. אנחנו יודעים שבלי פתרון קצה ומט"שים אין אפשרות לאשר תכניות פיתוח ביישובים וכל עוד היישובים האלה לא מקבלים את הפתרון הזה, הם לא יכולים להתפתח. לכן היה חשוב לשים כסף בנושא הזה.

נגב וגליל. אנחנו מכירים את הפרויקט של כפר... ואנחנו מריצים אותו כבר 12 שנים. הוא מוצלח ונחשב לאחד הפרויקטים הטובים. לפני שאתה עובר לתיירות. נושא מרכז מורשת הצ'רקסים, בסוף הוא ייכנס? איפה זה עומד? נושא המרכז של הצ'רקסים, תקצבנו אותו בתוך התכנית. משרד התרבות אמר שאין לו יכולת לבצע את הפרויקט ואם תשימו כסף, גם לא נבצע ואנחנו מציעים לכם לא לשים את הכסף שם כי לא יבוצע. לכן אנחנו מוציאים את הכסף משם לפי דרישת משרד התרבות. ראש הרשות יודע. אנחנו היום בשיח עם משרד התרבות על הנושא, איך אנחנו יכולים לעזור ליישוב בנושא הזה. כאשר משרד התרבות יגיע להחלטה, אנחנו נוכל לזרום. אם יהיה כסף, זה יתבצע? הבעיה הי אלא כסף. הבעיה היא שמשרד התרבות אמר לנו שאין לו מה לבצע עם הכסף שאנחנו שמים שם והציע לנו להוציא את הכסף. אנחנו לא אמונים על הביצוע שם. מי שאמון זה משרד התרבות ומשרד התרבות אומר שאין לו יכולת לבצע. אתה לא תשים כסף כדי להגיד שיש כסף למשרד התרבות. אמר לנו שלדרוזים, אנחנו צריכים 9 מיליון שמנו לו 9 מיליון. נגב וגליל זה גם משהו שהתחלנו אותו ב-959 ועוזר לרשויות. זה תקציב משלים למבנה ציבור. הרבה רשויות שצריכות לתת מצ'ינג לתקציבים של ה-טוטו וגופים אחרים, חסר להם המצ'ינג ואז שמנו כאן 16 מיליון שקלים כדי לעזור לרשויות לשלם את החלק שלהן בהקמת מבני ציבור. זה יקל עליהם ויאפשר להם לבצע את הפרויקטים האלה. מרכזי נעורים זה פרויקט של נוער שרץ במגזר הדרוזי כבר 15 שנים ואנחנו ממשיכים אותו גם בשנים הקרובות. סל העצמה קהילתית, ניתן דרך נגב גליל הרבה מאוד חוגים והרבה מאוד פעילות חברתית. בעבר עשינו הרבה פרויקטים כמו ניצני רפואה, ניצני הנדסה וזה היה מאוד מוצלח ואנחנו רוצים להמשיך בזה. כפר הילד. בשתי התכניות הקודמות הקדשנו כדי להשלים את כפר הילדים בחורפיש 6 מיליון שקלים ועכשיו אנחנו משלימים את הבינוי של כפר היתומים שהוא מוסד מאוד חשוב. הערה טכנית. הוא שייך למשרד החינוך ולא למשרד הרווחה. לא. כפר הילד הוא בנגב גליל.

משרד החינוך ביקש מאתנו שנשים אותו בנגב גליל.

העניין היכן זה נמצא. בסופו של דבר זה יגיע לכפר הילד וישלים את פיתוח הכפר כמו שצריך. אנחנו מקווים שבזה סיימנו. תגבור שירותי רווחה. אנחנו שומרים על כל תכניות הרווחה שקיימות היום במגזר הדרוזי ומפתחים אותן. הייתה סכנה שב-2021 יפסיקו את השירותים האלה כי לא היה תקציב אבל לשמחתי ולרווחתנו הצלחנו לאשר את התקציב הזה. אנחנו קצת מגדילים את המסגרת השנתית. יש שם עבודה מאוד חשובה ואנחנו שמענו על כך. אזורי התעשייה. כדי שניתן יהיה כרגע להתקדם בו בהתחשב בכך שיש גם יתרות מ-959, הרבה מאוד יתרות בפיתוח אזורי תעשייה שעדיין לא השתמשו בהם, הוספנו עוד 25 מיליון שקלים גם כדי שיהיה תקציב למינהלות וגם כדי להמשיך את הפרויקטים ביישובים שעדיין צריכים תקצוב. ב-959 התקציב היה הרבה יותר גדול אבל עדיין לא מנוצל. כשעשינו את השקלולים, החלטנו שבשנתיים הקרובות אנחנו הולכים על הסכום הזה כדי לאפשר לאזורים שעדיין לא קיבלו תקצוב, לקבל תקצוב וגם לאפשר את מיצוי 959. סיוע לעסקים קטנים ובינוניים. בכל תכנית שמנו כסף לדבר הזה שהוא מאוד חשוב. עסקים קטנים ובינוניים, זה כולל מרכז מעוף בירקא אותו אנחנו מתקצבים. מרכזי תעסוקה במגזר הדרוזי. בניגוד למה שפורסם, אנחנו מתקצבים אותם ואפילו יותר מכפי שהיה בעבר. התקציב השנתי היה 8 מיליון שקלים ואנחנו עלינו לכמעט 10 מיליון שקלים. אתה מתכוון ל-ריאן? כן. למרכזי הכוון תעסוקתי? בדיוק. הוספנו להם 2 מיליון שקלים כל שנה. ועוד מיליון ו-200 אלף שקלים על חשבון הרשות כדי לשמור על עצמאות המטה שלהם. היה קיים מהתחלה בתקציב. לא הוספנו שום דבר. היה קיים בתקציב. דרשו 8 מיליון, שמנו 10 מיליון. והרשות כל שנה מוסיפה עוד מיליון ו-200 אלף מהתקציב שלה כדי לשמור על עצמאות המרכזים שלנו כדי שימשיכו להתנהל כמו שצריך, כמו שהיה עד עכשיו. בסך הכול אנחנו מדברים על 19 ועוד 4 מיליון שקלים, על 23 מיליון שקלים לשנתיים במקום 16 מיליון שקלים לשנתיים. זו התמונה האמיתית. הגנת הסביבה. זאת פעם ראשונה שאנחנו מכניסים את הגנתה סביבה לתכניות שלנו עם 46 מיליון שקלים. יש הרבה מאוד פרויקטים שאמורים לצאת לדרך. אנחנו עכשיו בשיח עם המשרד כדי לראות איך אנחנו מקדמים. תכנית בריאות. אין ספק שהמצב הבריאותי במגזר הדרוזי כרגע הוא לא טוב. אנחנו רואים את הנתונים. סיימנו עכשיו מחקר של שנתיים עם חברת ייעוץ בין-לאומית ואחד הדברים שהיא הצביעה עליו בצורה מאוד בולטת הוא רמת שירותי הבריאות ורמת הבריאות בכלל במגזר הדרוזי שהיא מאוד לא טובה. לצערי מובילים בסוכרת, בלחץ דם, ביתר השמנה ובמחלות לב. יש ישוב דרוזי שמוביל בארץ בסוכרת וישוב דרוזי אחר שמוביל בלחץ הדם. כדי להגביר את המודעות ולהתחיל להקים תשתיות כמו מסלולי הליכה ואופניים, שמנו כסף במשרד הבריאות,

ואנחנו מקווים שיתחיל איזשהו מהלך שישנה את התמונה העגומה הזאת. אנחנו ממשיכים היום קוראים לזה הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ובעבר היה לנו את עיר ללא אלימות לתקצב אותם ואפילו בהיקף הרבה יותר גדול מכפי שהיה בעבר. נכנסנו לרשות מקרקעי ישראל עם הקרן לשטחים פתוחים. משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, 21 מיליון שקלים לשנתיים ולא 4 מיליון שקלים. זה אומר 10.5 מיליון שקלים בכל שנה.

ה-20 מיליון שקלים הם למו"פ. לא.

היום אחר הצוהריים יש לנו ישיבה עם משרד המדע כדי לראות את כל התכניות. יש גם תכנית שמריצים אותה יחד עם משרד החינוך לגבי לימודי היי-טק וסייבר. ישבנו השבוע עם מרכז הסייבר הישראלי כדי להכניס לימודי סייבר וההיי-טק מכיתה ז' עד כיתה י"ב. אלה דברים חדשים שלא היו בעבר. חקלאות. שמנו כסף במשרד החקלאות שאנחנו חושבים שזה לא מספיק אבל היה התקציב מסוים למגזר המיעוטים ומתוך זה נתנו לנו 10 אחוזים שזה החלק שלנו. לא הייתה לנו ברירה ולא יכולנו להקציב יותר. ענף התיירות. אנחנו ממשיכים את המגמה של פיתוח התיירות ביישובים. זה מה שדרש משרד התיירות וזה מה שהוא יכול לעשות בשנתיים הקרובות. יד לבנים. זה התקציב השנתי שמשרד הביטחון נותן למרכז יד לבנים בדליה. כל שנה מיליון שקלים. אנחנו ממשיכים לתת להם את מיליון השקלים כל שנה. יש את בית הלוחם הדרוזי שלא מופיע כאן. הוא עוד לא הוקם. כתוב שברגע שהוא יוקם, משרד הביטחון יתקצב אותו. יש את הכסף הזה של ההכנה לצה"ל. לפני שבועיים ישבנו עם האגף הביטחוני-חברתי ומתחילים לעבוד יחד עם משרד הביטחון על ההכנה לצה"ל בכל מיני תחומים. ביום ראשון הבא יש לנו ישיבה עם מינהל האוכלוסין בדיוק על הנושא הזה. אנרגיה. בתכנית הקודמת התחלנו את הפרויקט הזה כפיילוט ועכשיו אנחנו ממשיכים אותו כדי לאפשר לרשויות שרוצות בכך לעסוק בהתייעלות באנרגיה. אני רוצה לשאול שאלה בקשר לבית יד לבנים. יש לכם נתונים לגבי הוצאות המקום הזה כל שנה?

זה בשוטף. זה לא מהתוספתי.

כל שנה יש דוח. כמה כסף הם צריכים לשנה? מיליון שקלים. זה מה שאנחנו נותנים. אם כך, יש כאן יותר.

אלה 3 מיליון ל-3 שנים. ב-2022 יש 2 מיליון.

ב-2021, 2022 ו-2023. אנחנו מדברים על שלוש שנים. 3 מיליון. כל שנה מיליון שקלים. אני רואה כאן ב-2023 2 מיליון, ב-2022 2 מיליון, ב-2021 מיליון. זה 5 מיליון שקלים.

זה סך הכול תקציב משרד הביטחון. יש גם הכנה לצה"ל בסכום של 2 מיליון שקלים. סך הכול 5 מיליון, מתוכם 2 מיליון הכנה לצה"ל ו-3 מיליון שקלים לבית יד לבנים. כל שקל שנותנים לבית יד לבנים, הוא שקל ששווה. הם עושים פעילות מעולה ואנחנו רוצים לתמוך בהם. חברים, אני רוצה שנתקדם. יש לנו עוד מצגת לעבור עליה. בקשר לתכניות המתאר. מה שביקשו במינהל התכנון, קיבלו 2 מיליון שקלים ועוד 2 מיליון שקלים למימון הקמת ועדת תכנון מגזרית. לא מספיק אבל לא נתווכח. זה מה שהם ביקשו. זאת התכנית של רמת הגולן שפחות או יותר דומה במתכונתה ל-716, גליל וכרמל, כמובן בהתאמות הנדרשות. יש כאן כמה סעיפים שקיימים ברמת הגולן ולא קיימים בגליל ובכרמל ולהיפך. למשל, סבסוד חיילים משוחררים, ברור שאין ברמת הגולן ולעומת זאת בינוי תשתיות רווחה כן הכנסנו כי יש צורך בבינוי ברמת הגולן. לעומת זאת, בגליל ובכרמל אנחנו עדיין מנצלים את תקציבי 959 ולא היה צורך בתגבור נוסף לפי משרד הרווחה. אתם רוצים שאני אעבור על כל הסעיפים של רמת הגולן?

לא צריך. אני מציע שמשרד החינוך יציג את המצגת שלו.

עוד שקף אחד. זה המעקב למי ששאל אותי קודם ובימים האחרונים. ניהול התכנית, הבקרה והמעקב אחרי הביצוע, יש ועדה מקצועית בראשות מנכ"ל משרד האוצר בה חברים מנהל הרשות, הממונה על התקציבים באוצר ואמורים להזמין אליה את יושב ראש פורום ראשי הרשויות, את ראשי הרשויות, את נציגי משרדי הממשלה וכל מי שעובד אתנו. התפקידים שלה, כפי שאתם רואים, בעיקר לדאוג להעברת התקציב, אישור תכניות העבודה של המשרדים, לעקוב אחרי ההוצאה התקציבית,

שהכסף מגיע ליעדו, וכמו שעשינו ב-929, להביא לחיוב מלא של התקציב. לסבר את האוזן, ב-959 הצלחנו לחייב מאה אחוזים מהתקציב והמועצות קיבלו הארכה של בין 24 ל-36 חודשים כדי לנצל את כל תקציבי 959 למרות שזה הסתיים ב-2019 אבל המועצות יכלו לנצל את הכסף הזה עד 2022 ואפילו עד 2023. מה שאתה אומר לגבי 959 חשוב מאוד לומר וחשוב מאוד שישמעו את זה. לגבי העברות תקציביות והסטות תקציביות, סעיף לסעיף ובין ישוב לישוב, האם התכנית מאפשרת לצוות הבקרה לעשות את זה?

התכנית מאפשרת. עשינו את זה בתוך התכנית. כתבנו את זה בתוך התכנית. זאת הגמישות שאנחנו נתנו בתוך התכנית. אם נראה איזשהו סעיף לא מנוצל בתקציב, נוכל להסיט אותו לסעיפים בהם

חשוב מאוד. מה בקשר לחסמים שישנם וקיימים? אם נגיד במקום אחד יש חסם והם לא יכולים לנצל את התקציב, האם יש אפשרות להעביר את הכסף הזה למקום אחר? זה מה שאמרתי עכשיו. היכן שלא מנוצל הכסף ורואים שלא יכולים לנצל אותו, נעביר אותו לסעיפים שאנחנו רואים שאנחנו זקוקים בהם לכסף. המטרה שלנו כאוצר היא לא להחזיר כסף לאוצר אלא שהתכנית תמומש במלואה. תודה. משרד החינוך. האשם, תודה רבה. בוקר טוב לכולם. אני העברתי את המצגת דרך הילה ואני לא יודעת אם קיבלתם אותה, אבל אני יכולה להציג אותה את התחומים אליהם מתייחסת התכנית שלנו. כמובן התכנית מתייחסת לכמה תחומים לפי צרכים ונתונים. לא קיבלנו את המצגת ולכן נצטרך להסתפק בדבריך. אין לנו מצגת מולנו. אני מאוד אשמח שתשלחי לנו אותה כדי שנעביר לחברי הכנסת גם אם זה אחרי הדיון. סומכים עליך איה שתציגי את זה בצורה הטובה ביותר. תודה התחומים שהתכנית שלנו מתייחסת אליהם זה הגיל הרך, שיפור הישגים, חיזוק המצוינות, מענים ייחודים, חינוך טכנולוגי, חינוך לקריירה, חינוך בלתי פורמלי, פיתוח מקצועי והסעות. בחינוך לגיל הרך אנחנו מתייחסים לשני תחומים תכנית לחיזוק העברית הדבורה. על פי החלטת ממשלה נתבקשנו להכין תכנית לחיזוק השפה העברית מהגיל הרך ועד כיתה י"ב. אנחנו מתחילים בגיל הרך בטעימות בעברית, שזאת תכנית להעשרה ודיבור. תכנית מעגן אנחנו מרחיבים את תכנית המעגן בסיס לכל הרשויות, היכן שאין תכנית מעגן ובשלב השני אנחנו מרחיבים אותה לעבודה עם ילדים והורים. בנושא של שיפור הישגים, אנחנו מתייחסים כמו שאמרתי לגבי תכנית לחיזוק השפה העברית הדבורה בשלושת השלבים בנוסף לגיל הרך: יסודי, חטיבות ביניים ותיכוניים. יש לנו תכנית בנויה ואנחנו נתחיל להפעיל אותה. התכנית מתבססת על חיזוק השפה הדבורה על ידי מורים. אנחנו קולטים מורים מהחברה היהודית שאינם יודעים ערבית. הכוונה היא לשפר ולחזק את השפה הדבורה בעברית. בנוסף אנחנו נותנים תגבור למקצועות יסוד. בעקבות מה שהיה לנו עם הקורונה אנחנו נדרשים לצמצום פערים ולחיזוק מקצועות הליבה. בתקופת הקורונה אנחנו נדרשים לטפל בכל נושא הטיפול הרגשי בנוסף להישגים בלימודים. אנחנו מפעילים שתי תכניות של טיפול רגשי בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. התכנית בבתי הספר היסודיים נקראת מקום בלב ובחטיבות הביניים נקראת יובל. כל מה שאני אומרת חל על כל הרצף של כל הרשויות, כולל רמת הגולן.

הסעיפים הם אותם סעיפים גם לרמת הגולן וגם לגליל וכרמל, אבל כמובן בהתחשב במספר בתי הספר ומוסדות החינוך. השנה נתייחס להכנה למבחני יע"ל אחר שראינו שאנחנו נדרשים לחזק את השפה העברית. מבחן יע"ל הפך להיות חסם בפני חלק מהתלמידים שלנו מלהגיע לאקדמיה ולכן נעשה הכנה למבחן יע"ל בבתי הספר התיכוניים. אבחונים. זה משהו שהיה ב-959 ואנחנו ממשיכים אותו. נסבסד אבחונים לתלמידים שידם אינה משגת. כמובן אנחנו עושים את זה מול מנהלי מחלקות חינוך בבתי ספר, חטיבות ביניים ותיכון. חיזוק המצוינות. אנחנו מתייחסים לתגבור ושיפור איכות הזכאות. הגענו לאחוזי זכאות מאוד מאוד יפים, אפילו הראשונים בארץ, אבל אנחנו עדיין נדרשים לעבוד על הנושא של עמידה בתנאי הסף והמצוינות. בנושא של המצוינות אנחנו עוד רחוקים מהממוצע הארצי ולכן הקדשנו תקציב לנושא הזה, כדי לצמצם את הפער בנושא של מצוינות.

זה מתוקצב. בנינו תכנית ביחס עם האגף העל-יסודי ואגף מחוננים ומצטיינים למגזר הדרוזי. חיזוק החינוך לאומנויות ומוזיקה. זה משהו שאנחנו חושבים ומאמינים שהוא מגביר את המצוינות ואת ההעשרה. בתי ספר יסודיים, חטיבות ותיכון יקבלו שעות ומורים למוזיקה ולכל תחומי האומנויות. ניצני העתיד. זאת תכנית שהיא ממשיכה לניצני טכניון. אנחנו נתחיל להפעיל אותה בפנייה הקרובה עם אגף מחוננים ומצטיינים. במענים הייחודים התייחסנו לפיתוח חומרי למידה שאלה התחומים הייחודיים של המגזר הדרוזי, שפה עברית, היסטוריה ומורשת. רווחה חינוכית. זה קול קורא שמגיע לרשויות ככסף תוספתי בנוסף לבסיס שהם מקבלים כדי לקדם תכניות ייעודיות ומענים לקהילה. מסגרות לנערות דתיות נושרות. יחד עם אגף ילדים ונוער בסיכון אנחנו מתגברים בנות דרוזיות דתיות נושרות. מתכלל טיפוח מנהיגות. הנושא של חינוך טכנולוגי. התייחסנו למעבדות, מדעים, שיפור והשלמת פערים בכל מעבדות המדעים על כל הרצף - יסודי, חטיבות ותיכון. חינוך לקריירה הקמה ופיתוח מוטיבציה, שוויון בין המינים. אנחנו מכירים שבמגזר הדרוזי יש פערים מאוד מאוד גדולים בין בנים לבנות על כלה רצף ובכל התחומים. לכן ניתן מענה לנושא הזה בחטיבות הביניים, קבוצות בנים, קבוצות בנות. נבנתה גם תכנית ייחודית למגזר הדרוזי בנושא הזה של העצמת בנים. יחידת הורים מגזרית אשר תטפל בכל הנושא של שינוי בתפיסות ההורים בנוגע להשכלה ולתעסוקה על כל הרצף בכל הרשויות ועל כל הרצף מהגיל הרך ועד העל-יסודי. חיזוק לימודי ההיי-טק והמצוינות. אתמול יצאנו בקול קורא לרשויות. כל בית ספר, חטיבת ביניים, יקבל תקציב להפעלת תכניות לחשיפת התלמידים לנושא הזה של היי-טק ומצוינות. קורסי הכנה לפסיכומטרי. כל תיכון יקבל קורס הכנה לפסיכומטרי. הכנה לאקדמיה ולתעסוקה. הנושא הזה של עולם התעסוקה העתידי והמוכנות שלנו לעולם התעסוקה העתידי הזה. סליחה שאני מתערב ושואל. קודם כל, תודה על כל הנתונים שהצגת כאן. כל הכבוד. הנושא של האקדמיה, של הלימודים האקדמיים, בנושא הזה את זוכרת שישבנו באולם הזה וחילצנו 3 מיליון שקלים למלגות לסטודנטים והן חולקו בחיפה?

איפה אתם בנושא הזה? בתכנון של התכנית הזאת שמנו כסף למלגות אבל לצערי המועצה להשכלה גבוהה לא אישרה ועמדה על כך שנוריד את הסעיף הזה בטענה שרק הם מוסמכים לחלק את המלגות לסטודנטים בצורה שוויונית, גם לדרוזים וגם לאחרים. לכן בתכנית הזאת לא נוכל לחלק מלגות לסטודנטים. נושא החינוך מאוד חשוב לי ואני רוצה להודות לאיה חיראדין, הממונה על החינוך הדרוזי במשרד החינוך. היא עשתה עבודה מעולה. הגיעה אלינו למשרד והציגה את התכנית. היא בעצמה הכינה את התכנית והיא מכירה כל סעיף וסעיף. היא עם ניסיון אדיר. איה, תודה על כל מה שעשית למען החינוך ואני אומר לך שהכנת תכנית מעולה. אני מקווה שנממש אותה בשטח ואז מצבנו יהיה מעולה. כל הכבוד לך. תודה. חברי הכנסת ואחר כך השר עמאר שיוכל להתייחס לדברים שנאמרו כאן. איה, שלום.

איפה תגבור הפסיכומטרי לתלמידים שלנו כדי להתקבל לאוניברסיטה? לא שמעתי את זה.

את יודעת שאנחנו הקמנו מגמת מוזיקה במקיף בית ג'אן. התכנית הזו נפלה בגלל משרה שמשרד החינוך היה אמור לתת למקיף בית ג'אן. הכול טוב ויפה, יש הרבה תכניות ואני מאוד מאוד שמח אבל העניין הזה שתכנית של 5 יחידות מוזיקה שהקמנו אותה תיפול בשביל משרה? אני לא מבין את כל מה שאנחנו עושים בחינוך. אם יש תקציבים, יש כסף ויש משרות, למה נפלה תכנית שהייתה תכנית דגל ראשונה בחברה הלא יהודית? למה? בשביל משרה? הנושא של הפסיכומטרי מתוקצב. הצגתי את זה. אולי לא שמעתם אבל אמרתי שכל בית ספר תיכון יקבל קורס פסיכומטרי והכנה למבחני יע"ל. לגבי המוזיקה. בתכנית התוספתית כן השקענו תקציבים גם ליסודיים, לחטיבות ולתיכון.

ב-959 בנינו את הקומה הראשונה שכל רשות קיבלה תקציב דרך קול קורא לרכישת כלים מוזיקליים לרשות ועכשיו אנחנו בונים את הקומה השנייה כדי להשתמש בכלים האלה וללמד את הילדים מוזיקה ואת כל תחומי האומנות. מנהל יכול לבחור תיאטרון, יכול לבחור מחול, יכול לבחור קולנוע. אנחנו נותנים בכסף התוספתי

לגבי בית ג'אן, באמת התחלנו תהליך מאוד מאוד יפה. בתכנית התקציבית זה לא המקום לתגבר מורים בתקן. תכנית תקציבית זה תקציב תוספתי ולא תקן בית ספר. למה נפלה המגמה? יש ציוד, יש בניין, היו מורים, היו מתוקצבים. בסך הכול משרה. למה נפלה תכנית דגל של 5 יחידות מוזיקה שהיא הראשונה במגזר הלא יהודי? אם יש כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה תכניות, למה לא תקצבתם את זה? מפילים על משרה? אתה היית מנהל בית הספר ואתה יודע שאני נתתי מסל השעות של יוזמות. אני יודע.

למה לא המשכתם את זה? אתה לא יכול להגיד שלא תקצבנו. אני העברתי כסף. צריך לבדוק למה זה לא יושם? הגיעו לסוף הדרך, צריכים להיבחן ב-5 יחידות מוזיקה, תלמידים נהדרים והכול הופסק לפני שהגיעו למבחני הבגרות ב-5 יחידות מוזיקה. רכשתם ציוד - יפה,

לעצור תכנית שהתחילה? אני לא מבין. כל זה בגלל משרה אחת. אני חושב שבנושא החינוך, נכון שאנחנו מובילים בארצי. כל גרוש שמושקע בחינוך למען עתיד ילדינו הוא מצוין. בנושא חינוך אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך להיות המובילים ולהוות דוגמה לכל המדינה שתראה מה זה חינוך והשקעה בחינוך.

אמרת שלכל בית ספר יש קורס פסיכומטרי אחד? כן. מי יעשה את זה? 20 תלמידים. והשאר? מה עם התלמידים החלשים שבאמת אנחנו צריכים להכין אותם להיכנס לאקדמיה? ההחלטה לגבי מי שישתתף בקורס הזה היא כמובן של בית הספר, של מנהל בית הספר וצוות בית הספר. אני מניחה שייקחו בחשבון את הקריטריון של ילדים שידם אינה משגת ולא יכולים ללמוד בקורס הזה בעצמם. זאת מטרצת התקציב התוספתי. למה לא לעשות 5 קורסים של פסיכומטרי ולהעצים את התלמידים החלשים, הבינוניים, החזקים ולאפשר להם להיכנס לאקדמיה? אנחנו נשקול את זה בהמשך. נראה אם יש צורך.

ללא ספק יש צורך. בית ספר כמו בית ג'אן עם 1,300 תלמידים שלומדים בחטיבה ובחטיבה העליונה, 600 ומשהו תלמידים בתיכון, האם קורס אחד יספיק לבית הספר הזה? כאן אנחנו צריכים לשים את הדגש כדי לשלוח את הילדים שלנו לאקדמיה. אנחנו צריכים להכין אותם להיי-טק. לא יכול להיות שכל שאלה אתה הופך לנאום. שאלת שאלה, הנקודה ברורה ואמרו לך שיבחנו את זה. אי אפשר כל דבר להפוך לנאום. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. אני רוצה להתייחס ממש בקצרה כי הזמן קצר מאוד ואני צריך לעלות כי יש לי שאילתה עליה השר צריך להשיב לי ולחברי הכנסת היוזמים. אני באתי לכאן למרות שאני לא חבר ועדת הכספים כי אני רואה בנושא הזה נושא מאוד מאוד חשוב. אנחנו אזרחים אחים באותה מדינה. חברי חבר הכנסת עלי סלאלחה, כבוד השר, המפקד שלי חבר הכנסת מופיד מרעי שהיה סמג"ד שלי בצבא, בלבנון, ויושב ראש הוועדה חבר הכנסת אלכס קושניר שעושה עבודה מעולה בנושא הזה. אני חושב ששמענו כאן דברים חשובים.

הם התחלה, ובעיניי הביקורת שנשמעה היא מוצדקת אבל היא צריכה גם להילקח בסבלנות בידיעה שרומא לא נבנתה ביום אחד ואפילו לא בין ג'אן, גם לא חורפיש או דליה או עוספיה או כל מקום אחר. אני חושב שראוי שהוועדה - אולי פעם בשלושה חודשים - תקיים עם השר דיון המשך על הנושא הזה. אנחנו נקיים את זה בוועדה לענייני הפיתוח של היישובים הדרוזים. זה גם חשוב אבל ועדת הכספים חשובה לא פחות ואני לא רוצה להגיד שיותר. אתה יודע מה? אני אגיד שיותר כי היא בכל זאת ועדה סטטוטורית החשובה ביותר בכנסת. אני מציע שכך יהיה ונעקוב גם אחרי הביצוע וגם אחרי תכניות נוספות לעתיד. אני אסכם כי אני צריך לצאת מאחר שאני צריך לענות על שאילתה ויש לנו יום עמוס בכנסת. ראשי הרשויות ידברו? לצערי לא. אני חושב שראוי שהשר יענה על השאלות ששאלתם. לגבי ראשי הרשויות, או שנקיים דיון נוסף או שאצלך בוועדה יתקיים הדיון. לפני שאני אגיד תודות, אני אענה על כל שאלה שעלתה כאן. אני רוצה שהציבור שצופה בנו גם חברי הכנסת וגם יושב ראש הוועדה ידע שב-14 השנים האחרונות העדה הדרוזית לא קיבלה תכנית ותקציב כמו שקיבלנו עכשיו. בדקתי את זה. 14 שנים לא הגענו ל-3 מיליארד. אנחנו עושים את זה עכשיו בשלוש שנם ואפילו פחות משלוש שנים. כשהתכנית אושרה, זה היה בסוף שנת 2021. לכן, תיכנסו

התקציב שהוקצה לעדה הדרוזית בשנתיים. חבר הכנסת מופיד שאל מה זה תקציב תוספתי ומה זה תקציב משרדי. משרד האוצר הקצה 1.5 מיליארד שקלים שנמצאים כולם בתוך התכנית עכשיו. המשרדים אמורים להקצות 1.5 מיליארד שקלים. מה שלא הוקצה עכשיו מתוך המשרדים, בתוך התכנית כתוב, וזה אושר על ידי הממשלה, שבתקציב 2023 הכסף הזה יוקצה לרשויות על מנת להשלים את 3 מיליארד השקלים ועל מנת להשלים את ה-1.5 מיליארד שקלים של המשרדים. התכנון הוא 60 מיליון שקלים ולא 45 מיליון שקלים. בדקנו יכולת ביצוע, בדקנו כמה שמו ב-959 וכמה כסף נשאר שאלנו את המשרדים כמה הם יכולים לבצע והגענו למסקנה - עם כל המשרדים, עם כל מי שהיה שם - ש-60 מיליון שקלים מספיקים ויכולים לקדם את התכנון בשנתיים הקרובות. אני מקווה שנצליח לקדם את התכנון ביישובים הדרוזים. חבר הכנסת עלי סלאלחה, אני רוצה לומר לך חברי חבר הכנסת שאני חבר כנסת לא ותיק אבל 13 שנים אני בכנסת. הוכנו תכניות למגזר הדרוזי ומעולם, לא חברי הכנסת מהקואליציה ולא חברי הכנסת מהאופוזיציה, היו חלק בהכנת התכנית. גם אני כשר לא הייתי חלק מהכנת התכנית. מי שהכין את התכנית זאת הרשות לפיתוח המגזר הדרוזי עם המשרדים הרלוונטיים ועם אנשי המקצוע. זה לא משהו פוליטי. יש אנשי מקצוע שהם מכינים את התכנית. אני כשר הבאתי דברים, אמרתי שאני רוצה תכנית בחינוך, בתכנון ותכנית שתגרום לצמיחה של המגזר הדרוזי. אלה ההנחיות שלי ואנשי המקצוע הכינו את התכנית. אין שום גוף אינטרסנטי בנושא הזה. אני מאמין וסומך את ידי על אנשי המקצוע ואמרתי שאני מאמין ביושב ראש הרשות לפיתוח כלכלי. שמענו את הממונה על החינוך הדרוזי איה חיראדין שגם עליה אני סומך. אני ראיתי את התכנית שלה, היא הכינה את התכנית בשיתוף עם הרשות. אנחנו לא מכינים תכנית אלא מי שמכין את התכנית אלה הם אנשי המקצוע. מחובתי להציג לכם את התכנית ואכן ביקשתי להציג לכם אותה לפני שהיא הוגשה. אתם אמרתם שאתם צריכים להיות חלק בהכנת התכנית וכבר אז אמרתי לכם שגם אני לא מכין תכנית אלא מי שמכין את התכנית אלה אנשי המקצוע. עלתה שאלה של 164 מיליון שקלים ונאמר שהועברו רק 123 מיליון. לפי בקשת משרד הפנים, אמרו לנו שאם נעביר את הכסף עכשיו, אין להם יכולת ביצוע כי אנחנו בסוף שנה ולכן ביקשו שנעביר אותו בתחילת שנת 2022 על מנת שיוכלו לבצע את התקציב. לכן לא הועבר הסכום שישלים את ה-164 מיליון, בגלל בקשה של משרד הפנים. בימים הקרובים הכסף יועבר וגם השנה נעביר 164 מיליון להעצמת הרשויות המקומיות. פעם אחרונה שהרשויות קיבלו להעצמה היה בשנת 2016 והסכום היה לשבע שנים, 200 מיליון. אנחנו מעבירים סכום גבוה יותר להעצמת הרשויות הדרוזיות. מגרשים ומתקני ספורט. פעם ראשונה שמקצים 45 מיליון שקלים לשיפוץ מגרשים. חבר'ה, אם יספיקו לעשות את זה בשנתיים, אני אהיה מאוד שמח שהרשויות הדרוזיות הספיקו לעשות ושיפצו את המגרשים ויבנו מגרשים חדשים. הקצינו כסף ייחודי להקמת ועדת משנה שתטפל בכל הנושא של התכנון של המגזר הדרוזי. זאת פעם ראשונה שמקצים כסף לכך. בתכנית הזאת יש הרבה דברים בהם נגענו שאף פעם לא נגעו בהם כמו הקמת מרכז מדע ומחקר לעדה הדרוזית אותו תקצבנו, מתקני ספורט, פעילות ספורט, הקצינו כסף לפעילות ספורט תחרותי, סבסוד לחיילים משוחררים. אני רוצה לומר לכם שהסבסוד לחיילים משוחררים בתכנית 959 היה סכום של פחות מ-50 מיליון שקלים לשבע שנים. אנחנו שמנו 200 מיליון שקלים והוספנו עוד 90 מיליון שקלים כי בתוך ה-45 מיליון שקלים גם סבסדו חיילים בדואים, חיילים נוצרים, חיילים מוסלמים. שמנו תוספתי 90 מיליון שקלים בנוסף ל-200 מיליון שקלים על מנת שנוכל לסבסד גם את החיילים הבדואים המשוחררים, גם חיילים נוצרים, גם חיילים מוסלמים שמשרתים בצבא ויכולים להתקבל לתכנית. אדוני היושב ראש, זאת פעם ראשונה שאנחנו פועלים להקמת ישוב דרוזי חדש. בתוך התכנית שמנו תקציב לתכנון ישוב דרוזי חדש. אני מאמין שבסופו של דבר נאשר את זה בישיבת הממשלה. הכנתי את כל ההחלטה. אנחנו מחכים להסיר עוד כמה חסמים שיש לנו בדרך אבל שמנו תקציב לתכנון ישוב דרוזי חדש. שמנו תקציב לכפר הילדים, למרכזי ריאן. ראיתי כמה וכמה כתבות כאילו הורדנו את זה אבל שמנו 10 מיליון שקלים לשנה. משרד הכלכלה ביקש מאתנו 8 מיליון שקלים אבל שמנו 10 מיליון שקלים. אחר כך אמרו שזה לא מספיק ואמרנו להם שנשב ונדון. אני אומר לך שלא יחסר שקל אחד למרכזי ריאן. בהגנת הסביבה אף פעם לא היה ולו שקל אחד והפעם שמנו 46 מיליון שקלים. הקצינו כסף גם לתכנית בריאות ייחודית למגזר הדרוזי. אני רוצה להגיד לך שלגבי רמת הגולן, מ-2017 לא הוכנה תכנית לגבי רמת הגולן. אנחנו הכנו תכנית של 480 מיליון שקלים לרמת הגולן, סכום שאף פעם לא קיבלו אותו. אני מאמין אנחנו נבצע את הכסף ברמת הגולן. אני רוצה להגיד לכם, לכל אחד שביקש את הדיון הזה, תודה. יש לנו הזדמנות להציג לציבור כדי שידע מה עשינו מה אנחנו הולכים לעשות. אני במשרד האוצר, אני אלווה את התכנית הזאת, אני אדאג שכל שקל יגיע לרשויות המקומיות. שוב, אדוני היושב ראש, תודה רבה. כל דיון המשך אליו תרצה שאגיע, אני אשמח מאוד להיות אצלך בוועדה כי אני סומך על כל מה שאתה עושה כאן ואני אומר לך שאתה מוביל מעולה את ועדת הכספים. שיהיה לך בהצלחה.

תודה רבה חברי הכנסת. לסיכום אני אומר שאני יודע שנמצאים כאן ראשי רשויות שרצו לדבר אבל מפאת קוצר הזמן אני לא יכול לתת להם.

מופיד, אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה ותראה איך אנחנו עושים את זה. אני רוצה לומר שנאמרו כאן הרבה מאוד מלים גבוהות כמו שותפות גורל ואחים. אלה מלים שנאמרות כבר הרבה מאוד זמן אבל המלים האלה לא שוות כלום אם אין בסופו של דבר איזשהו ביצוע. לכן אני מאוד שמח, שמעתי כאן על תכנית מאוד רצינית ומאוד משמעותית ומהפכנית. סוף סוף אנחנו שמים את החברה הדרוזית לא רק על ראש דיבורינו אלא בעיקר על ראש תקציבנו. ומעשינו. ברור שבסופו של דבר המבחן האמיתי הוא בביצוע. שמעתי כאן אנשי מקצוע מאוד רציניים. אני בטוח שיש כאן מוטיבציה ומקצועיות ואני בטוח שגם בתמיכה של חברי הכנסת אגב, לא רק חברי הכנסת הדרוזים אלא חברי הכנסת מכל הקואליציה ובעיקר בהובלה של השר חמד עמאר יהיה כאן ביצוע. הועלו כאן הרבה מאוד נושאים אבל פעם ראשונה שמעתי שמקימים מנגנון אותה ועדת משנה שהזכרת שהוא הולך לוודא ביצוע. זה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד קריטי. אני בטוח שאנחנו נתכנס כאן בעוד זמן מה ונוכל לראות איך אבני הדרך של התכנית הזאת מתבצעים. אני רוצה לאחל לכולם בהצלחה ולהגיד תודה גם לך אדוני השר וגם לכם חברי הכנסת. מפאת קוצר הזמן אניח חייב לנעול את הישיבה. אני מקווה שלדרוזים תהיה ועדה ולא ועדת משנה.

תודה רבה.

10:45.